בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת.

סדר-היום: שינויים בתקציב הכנסת בשנת 2022. מנכ"ל הכנסת,

אדוני היושב-ראש, את השינויים בתקציב הכנסת לשנת 2022. אני